מחדש את ישיבת הכנסת שנקבעה לצורך הנחת התקציב, ומברך את הקבוצה שנמצאת איתנו כאן ביציע מגרמניה. ברוכים הבאים, Welcome to the Knesset. סגנית מזכיר הכנסת, בבקשה.